צהריים טובים. ברוכים המתכנסים והמתכנסות לדיון. אנחנו מקיימים דיון בהצעת חוק העונשין

התשפ"א-2021, הצעת חוק פרטית של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וחברי כנסת נוספים. הצעת החוק הזו אושרה בקריאה טרומית. אנו